אני פותחת את הישיבה של ועדת העבודה והרווחה,

ח' בשבט תשפ"ב. השעה 12:20. דיון יזום שביקשה ועדת העבודה והרווחה,

מנגנונים ומענקים כדי לסייע לאוכלוסיות של נשים שעלולות להיפגע מהשינוי הזה, מהעלאת גיל הפרישה לנשים. מדובר ברובן בנשים שבדרך כלל שייכות למקצועות שוחקים או נמצאות באוכלוסיות קשות יום והמשמעות עבורן בדחיית גיל הפרישה, אם זה בשנה הראשונה או

מעבר לכך, הסרנו חסמים למיצוי מענק עבודה ואנחנו נאפשר לקבל אותו יותר בקלות. וכן במהירות יותר ביחס לשנת

אלא הן יוכלו לקבל את המענק או חלקים ממנו כבר בשנת המס שבגינה הן מבקשות את

גברתי יושבת הראש, הרי הכוונה הייתה במתווה שהושג זה נשים שכבר מיצו את הזכות שלהן לקבל דמי אבטלה,

ואז הסיכום שהגענו אליו זה שיתנו לזה עוד 40,000,000 שקלים. יקבלו עוד חמישה חודשים עבור אותן חמש שנים שהם הפסידו. הדברים נקבעו בסופו של דבר בחקיקה בצורה מסוימת,

אז כבר הנציגים של המשרד לשוויון חברתי ומשרד הכלכלה, אני אבקש התייחסות מכם לעניין הזה של מה זה הכשרה מתאימה. מי יכול לתת לי נתון,

שניכנס לעצם הדיון, כמה נשים כרגע יפסיקו

אלה גם הנשים שאמורות לקבל מענה, שאינן נמצאות בשוק העבודה ולא זכאיות לקצבת זקנה. זה בדיוק המענה שניתן עבורן.

כן, אבל אתה יכול לפי זה לדעת מה הולך לקרות שנה הבאה. כן.

אז איך מגיעים לאותן אוכלוסיות כדי לוודא שהן מקבלות את אותם מענקים כל כך חשובים?

אביגיל, את רוצה לענות על זה או שזה לא חונה אצלך? נקבע בחוק מנגנון שקובע שהמוסד לביטוח לאומי יצטרך לפנות לנשים זכאיות, ככל שיש לו את המידע וככל שהוא יכול לעשות בו

כמובן שאנחנו כמשרד האוצר עוקבים אחרי זה. אבל הכספים עברו למשרדים? זאת אומרת, זה מה שמעניין אותי לדעת. אז שוב, כל משרד עובד בדרך אחרת. השיפוי של הביטוח

מצוין, מובן. בואו ניתן לזה איזה חודשיים להתגלגל ונראה שבאמת הכספים הועברו. כי מה צריך לעבור?

אז אני אגיד לך אפילו יותר

זאת המציאות. בסוף אנחנו נסתכל להן בעיניים ולא יהיה להן מה לאכול. אנחנו כוועדה צריכים לעשות את זה בחקיקה, בלי איום של חוק הסדרים, בלי איום שעוד רגע הממשלה נופלת. כוועדה, לקחת את

וכל העניין החשוב הוא זה לאזן את זה בצד השני ולא לתת לאוכלוסיות האלה ליפול. אין מצב שניתן

ב-2023. דבר נוסף, יש לנו בעקבות שינוי גיל הפרישה ייכנס לתוקף חוק גיל המעבר. זה נקרא מענק מעבר לנשים שנדחה להן גיל הפרישה.

שציפו לקצבת הזקנה ובעקבות אי קבלת קצבת הזקנה

יש לכם אמרת את הרשימות, נכון?

כאשר מפתחים את המערכת, מאתרים את האוכלוסייה.

אני מקווה שהמכתבים האלה יישלחו בהקדם האפשרי. אבל זה משהו שהמוסד לביטוח לאומי עובד עליו. הוא גם צריך להכין טפסים מקוונים באתר האינטרנט שהנשים תוכלנה להגיד

עוד החודש.

יש נושאים נוספים שקשורים לגיל הפרישה ואני ממשיכה איתם: ההטבות הנלוות.

שמלאו להן 62 ועד גיל הפרישה. אנחנו, זה כבר בעבודה. זה

עוד סעיף אחד שרצינו לוודא שאכן בוצע וזה לגבי ההנגשה השפתית. וגם ארבע שפות, שהמידע יהיה בארבע שפות. זה מה שדובר פה. נכון. ההנגשה בארבע שפות,

יש מישהו שהוא מטעם הקמפיין, הדוברות שלכם שיכול לעלות כאן לשיחה בדיון? כרגע אני לא יודעת אם הוא צורף.

בסדר? אני מאוד מבקשת.

שחד משמעית, העניין

ופעם שנייה בזה שנלחמנו כדי שתהיה כאן רשת ביטחון. ונלחמנו שתהיה רשת ביטחון והאוצר נענה לבקשתנו. והאוצר רק ממתין, שמענו עכשיו מאביגיל למי ומתי להעביר את הכספים. סוכמו על סכום של מעל מיליארד

ואנחנו ניפגש במהלך החודש הקרוב ולאחריו, כדי באמת לוודא שהסעיפים האלה והשינויים האלה פשוט יוצאים. אמרת נכון, יש פה מורכבות גדולה מאוד. השינוי הוא מאוד מאוד רחב. זו רפורמה גדולה מאוד שגם תתפרש על פני 11

ופה אנחנו שמים דגש על הכשרות בשיתוף מעסיקים.

שמחפש, יש לו צורך? בדיוק. מזהים איתו מה ההכשרה. שזה המעוף? לא. המעוף זה תחום של

אומרים

שדילגנו עליו קודם, מה הכלי שמתאים עבור כל אחת. כי יש, באמת

יש לכם את המאגר הזה? יכולים לכוון אותי להגיע, לשלוח את קורות החיים שלי למקום X? זרוע העבודה מפעילה את מנהלת המעסיקים, שזה מיזם משותף ביחד עם נשיאות המגזר

ההכשרות הן מרכיב מאוד משמעותי. אבל גם הליווי והכלים והכישורים וקשרי המעסיקים וכל הדברים האלה. אז כשאתם בדקתם ומצאתם שמעל 50%, אמרת נדמה לי

אינטרנטי, טלפוני, שתוכלו לתת שם את כל האינפורמציה. בכמה שפות הוא עובד?

החוק מזכיר הנגשה שפתית.

כן בתיאום עם האוצר, דיברנו על עברית,

עד היום, על פי החלטת ממשלה, פעילות בחברה הערבית מאוד ממוקדת באוכלוסייה צעירה. ובעקבות החלטת הממשלה הזאת אנחנו נעשה גם פעולות יזומות,

834, ועדת היגוי ותעסוקת מבוגרים בשירות המדינה,

אז אנחנו מדברים על תקנים של עובדים שעובדים בשירות המדינה, מעל גיל 60. מחציתם נשים. היום מועסקים כ-130 עובדים כאלה. היעד הוא להגיע ל-400. מתי יצא לפועל היעד

זה עשרה מפגשים, שבהם למעשה נותנים לנשים את הכישורים הרכים בכל מה שקשור בכתיבת

המשרד לשוויון חברתי צריך לפתח ולהפעיל

במקביל לזה של הכשרות רכות ושיתופי פעולה שיעשו גם מול המוסד לביטוח לאומי והנגשה וביצוע של הדברים לאוכלוסיית היעד ושל זרוע העבודה. טוב, תודה רבה לך שהיית איתנו גברתי

נכון לעכשיו יש פערים בנתונים שביטוח לאומי מקבל לצרכיו הוא לבין הנתונים שאנחנו צריכים למענק עבודה. מאחר ואנחנו מדברים על 2024 ולכאורה יש לנו עדיין זמן,

אנחנו כבר פונים לביטוח לאומי על מנת לעשות את ההתאמה.

אז צריך לעקוב על הדבר הזה מאוד מאוד מקרוב. צריך בעיניי לדבר שוב על מה שממש ביקשנו תוך כדי הדיונים בוועדת הכספים. על היכולת של הכנסת לעצור אולי בעוד ארבע שנים ולראות האם הרפורמה הזאת בכלל הגשימה את

כי עבור שכירות ניתנה להן איזה שהיא

עבור שכירות החוק האריך להן את תקופת דמי האבטלה ולכן צריך להיות את אותן הטבות שיגיעו גם

זה מה שנקרא מהרגע להרגע. כן, זה בדיוק מסוג הדברים שאנחנו העלינו כאן, הצפנו.

אבל זה מה שאני אומר, לחוות את זה פסיכולוגית זה הרבה יותר מכל

חילקנו את זה בצורה, זה באמת עבודה לבוא ולפרש את החוק ברזולוציות הכי קטנות שלו. זה דבר שהוא לא פשוט. ועשינו את זה ושמו את זה בבולד באתר. אבל מעבר לזה מיכאלה.

אז נכון, אני אומרת שוב.

חלק התחיל ואנחנו עושים את זה. והחלק הנוסף הוא עניין, עובדים עליו. לבוא ולהגיד לך בדיוק את התאריך אני לא יודעת להגיד לך. כי זה עניין של עריכה ועריכה לשונית.

זאת בדיוק הנקודה שעלתה ונשארה עם סימן שאלה.

זה בדיוק הדבר שעלה, שצריך היה להציף את זה. אני חושבת שזה קצת, ודווקא את מהתחום. את יודעת שהדבר הזה, גם כשמצלמים או גם כשמקליטים או גם כשעושים עריכה או גם כששולחים, עושים פוסטרים ובמיוחד בדברים האלה, אני לא יודעת לבוא ולהגיד לך זה יהיה בתאריך הזה והזה. כל מה שיכולנו להוציא,

S.M.S. דווקא בנקודה הזאת,

יש בינינו מחלוקת תהומית. כי ברגע שמוציאים משהו לעבודה, אנחנו יודעים בדיוק מתי היעדים, יודעים בדיוק מתי אפשר להוציא את זה לפועל. זו תכנית עבודה רגילה.

אני יכולה להגיד לך גם על הקמפיין של התו נכה שהוצאנו, שעשינו עכשיו את התו נכה דיגיטלי. הכל היה אמור להיות מוכן, היה לפי הלו"ז ובסוף הצילומים היו לא טובים והכל היה לא טוב וביקשנו לעשות את הכל מההתחלה.

אז נישאר חלוקות בעניין הזה מיכאלה, אבל עדיין אנחנו מאוד מעריכות אחת את השנייה. טוב, מילה אחרונה של אש"י - איגוד השינניות הישראלי. כן, בבקשה, ממש דקה אחרונה. תודה רבה. אני עורכת הדין שיר אל נקדימון, אני היועצת המשפטית של אש"י. שרון פרידמן המנכ"לית של אש"י נאלצה לחזור לעבודה. תודה רבה על הדיון החשוב הזה. אנחנו מאוד מעריכות את זה. בכמה מילים, אנחנו מגיעות מהשטח. אנחנו מלוות מידי יום שינניות רבות שלמעשה נפלטות משוק העבודה או נדרשות לצמצם משרה. ולמעשה, אני מדברת על הגילים המבוגרים כמובן. ולמעשה אנחנו רואות את אותן נשים שמגיעות לסיטואציות שהן מאוד מאוד קשות.

אני לא סתם מדברת על זה כאן, כי מקצועות שוחקים מאופיינים הרבה פעמים ברוב נשי. ולתת לכם מספרים, שלדעתי זה משקף הכי טוב את הדבר וממחיש לנו. מקצוע שיננות יש 2,500 שינניות נשים ו-8 שיננים גברים. הפער הזה משקף שוב כמה זה שוב בעיה של נשים. והחשש שלנו באמת שנשים כאלה ידרדרו מתחת לקו העוני. ולכן כל כך חשוב לנו לא רק ההתאמות. כי אני חושבת שההתאמות קצת מביאות את זה לסיטואציה של איזה שהוא הכרח ואיזה שהוא עזרה מהמדינה ממקום שיכלו באמת להיות עם ראש מורם ולקבל את הקצבאות שהן זכאיות בזכות ולא בחסד. הן עבדו הרבה שנים בשביל זה, שילמו הרבה מיסים בשביל זה. ואני חושבת שכן נכון לעשות בהדרגה. אני יודעת שהתיקון לחוק עבר ובכל זאת, אני חושבת שצריך לתת את הדעת על כך שיש לאפשר לנשים במקצועות שוחקים שגיל הפרישה שלהם יהיה נמוך יותר, כמו שהיום. וביחס למה שנאמר פה בהתחלה, ששוויון הוא טוב, ואני פעילה שנים רבות, עשרות שנים כבר בשדולת הנשים. אני הראשונה שבעד שוויון, אבל השוויון צריך להיעשות בצורה כזאת שהוא יהיה שוויון מהתחלה. כי אם נשים משתכרות שכר נמוך יותר מגברים לאורך כל השנים, ובטח ובטח כשאנחנו מדברים על מקצועות שהרוב נשי ואז השכר המייצג בסקטור הוא נמוך משמעותית מהשכר שאנחנו רואים בסקטורים אחרים שמאופיינים בגברים, אז אנחנו צריכים להבין שהשוויון זה לא רק בקצה.

הוא צריך להתחיל עוד הרבה הרבה קודם לכן. ברור שאנחנו מסכימים ומסכימות על זה.

זה גם פוגע בפנסיה. תחשבו שגם נשים שיוצאות לחופשת לידה, יש להן חודשים, חוץ מהחודשים הראשונים.

חוסר השוויון ברור שהוא נובע עוד בתחילת הדרך. לא בסוף הקריירה. ויש הרבה מאוד אלמנטים שכמובן צריכים פה לעבור שינוי יסודי. ואת ציינת רק חלק מהם במסגרת הרפורמה הזאת. אז היו כמה אלמנטים. ואנחנו צריכות לסיים לצערי, אבל הדברים שלך נשמעו. גם במקצוע הזה של השינניות, אבל יש עוד מקצועות רבים אחרים שהם מקצועות שוחקים. במסגרת המענקים, הרפורמות והתיקונים שנעשו כאן יש גם את ההכשרות, יש גם דמי אבטלה ארוכים יותר, תקופה ארוכה יותר. יש גם דמי קיום, יש גם כמובן מענק עבודה, למי שרוצה להוריד את נפח העבודה שלה. את השעות, שעות העבודה היומיות שלה. לרדת במשרה ולקבל עדיין שכר יותר גבוה. אבל אין ספק שהדרך היא עוד כל כך משמעותית וצריך לעשות פה שינויים בתפיסה. תפיסה לגבי הקריירה של הנשים. תפיסת התעסוקה עבור נשים כדי להקטין את הפער הזה. לעשות יותר שוויון בין נשים לגברים מתחילת הדרך, לא ממש בסוף. את צודקת בהחלט.

ובאמת היה חשוב לי להביא את מה שקורה בשטח, מה קורה בפועל. איך אנחנו מלוות את אותן שינניות שנאלצות לפרוש משוק העבודה. ואת מוזמנת וכך גם כל מי ששומע אותנו עדיין בזום כן לעדכן את הוועדה דרך תיבת המייל שלנו, במהלך הרפורמה. וכן לדווח לנו על או חוסר מודעות או קשיים, חסמים. כל דבר שהוא מקריים שאנחנו אולי לא עלינו עליהם במסגרת הדיונים גם מול האוצר וגם במסגרת הדיונים בכנסת. כדי לאפשר לנו בכנסת לדון על כך ולבדוק או לוודא שבאמת כולם מקבלים את מה שמגיע להם. וככל שצריך לתקן כך אנחנו נעשה. תודה רבה. תודה רבה לכולם ואנחנו מסיימים את הדיון. הישיבה ננעלה בשעה 14:20.